היום ה-21 בנובמבר 2018, י"ג בכסלו התשע"ט, השעה 9:22 ואני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת

בשבוע שעבר יצא הדוח הראשון של הנציבה וייאמר לזכותה שהיא

הדבר הזה הוא בלתי